שלום רב, היום יום שני, א' בשבט התשפ"ב, ראש חודש, 3 בינואר 2022 ישיבה ראשונה בשנה האזרחית החדשה.

שתהיה מלאה במעשים טובים, ברפורמות נכונות לטובת המדינה, לטובת האזרחים, כפי שהתחלנו בשנה הקודמת נמשיך גם בשנה הזאת. חשוב גם לומר, שאנחנו מתחילים את השנה הזאת עם הצעת חוק מאוד נכונה

המשמעות היא שכל הספורטאים יקבלו פטור מתשלום מס על מענקים, ויהיו ענפים למרות שהם משחקים במשחקים האולימפיים רק בגלל שבשם של אליפות העולם שלהם לא קוראים אליפות עולם כפי שרשומה ממש בצמד המילים האלה אלא רק מקבילה - הם ישלמו. כלומר כל הספורטאים האחרים, הקולגות שלהם בענפים אחרים יהיו פטורים מס. מדובר במעט ענפים אבל תבינו את המשמעות של ספורטאי. כמה ענפים כאלה יש היום שאושרו על-ידי היחידה לספורט הישגי? שניים, טניס וגולף. אבל מחר יכולים להיות עוד. כל עוד החלטה מתקבלת על-ידי יחידה מקצועית על בסיס קריטריונים ברורים- - - אבל אין קריטריונים. אמרו שיש. הם אומרים שהם מקבלים את ההחלטה בצורה מקצועית וחזקה שאכן כך קורה. לא טענתי אחרת. כל אחד פועל בצורה אמינה לפי מיטב שיקול הדעת שלו. זה שאין חלילה וחס שיקולים זרים לא אומר שזה בצורה מסודרת עם קריטריונים. סוגית המלגות מחולקת לפי קריטריונים שכתובים מראש ויודעים אותה מראש, כי אם עושים שינויים, והם עושים שינויים לעיתים תכפות יכול להיות שיהיה שינוי כי פתאום יש דרישה מהארגון הבין-לאומי למשהו אחר אז יעשו שינוי ויעשו התאמות מבחינת הקריטריונים,

אם פתאום קובעים שקריטריון הישג הפך להיות מספר כזה ולא תוצאה כזו, יעדכנו בהתאם. לא מדברים על מלגות אלא על הפרסים. למה צריך לזכות ובאילו תחרויות ובאילו נקודות ציון צריך להיות - הן מפורסמות כל הזמן על-ידי הארגונים המקצועיים שזה מה שאמרתי, חוברת שיוצאת מהיחידה לספורט הישגי,

הפאראלימפי וגם האולימפי וגם ארגון אילת. אם צריך לעשות תיקונים, הם נעשים אחרי שעושים דיון מקצועי, מסבירים ומנמקים למשל, אם זה בגלל דרישה בין-לאומית או דרישה מקצועית אחרת כי הרף עולה וכו' כדי להגיע לתוצאות הטובות ביותר, ואחרי שגם הפרוטוקול הזה קיים, חשוף לציבור ומנומק בכתב, הוא מעודכן בתוך חוברת של קריטריונים שאפשר לתקוף אותה. היא קיימת. היא מפורסמת, היא שקופה לכל הספורטאים ובכלל לענף הספורט. איפה רשימת הענפים? מדובר היום בטניס והגולף? נכון, האולימפי. - - - אני לא מכיר משרד אחר שאישר או שהכיר ומקבל הטבת מס.

הרי ההכרה הזאת על-ידי היחידה לספורט הישגי זה לא רק לצורך קבלת פרס גם לצורך מלגות ועוד הרבה דברים אחרים. נכון, כולל מלגות קיום שמחלקים עבור הספורטאים עבור ההישגים האלה. המשמעות של זה שספורטאי שלא יגיע לתוצאות האלה או שלא יכירו בתחרות הזאת שלו לא יוכל לקבל בגינם מענק קיום- - - כלומר לא מקימים פה ועדה שתבחן האם הספורט הזה או התחרות הזאת מזכה בפטור ממס. זה גוף שקיים ומנגנון שמתקיים. הנקודה ברורה. מה המינוח הנכון אליפות עולם או משחקי אליפות עולם? מה שראיתי בחקיקה קיימת בחוק וינגייט יש אליפות עולם, משחקי עולם, משחקי אליפות אירופה. מה ההבדל בין אליפות אירופה למשחקי אליפות אירופה? אריק כותב יש

יש כמובן משחקי העולם, ויש תחרויות לא מוכרות שכל מיני אנשים קוראים להן אליפויות העולם. הן לא. לכן יש יחידה לספורט הישגי. שתחליט מה כן ומה לא. אולי אנחנו בתוך הדיון הזה ניתן להם את הפררוגטיבה לפי הקריטריונים שלהם, שהם יחליטו, כי אם יש כאלה שמשתמשים בתואר הזה או בכינוי הזה- - - לכן יש יחידה מקצועית. עפרה, משחקי עולם כפי שמנוסח גם בחוק וינגייט,

משחקי העולם זה המקבילה של המשחקים האולימפיים והפאראלימפיים. לגבי אליפויות, אנחנו משתמשים במונחים אליפות אירופה ואליפות עולם. אין לנו משחקי אליפות עולם, אין לזה גם משמעות כי ההגדרה היא אליפות. לפעמים אנחנו עושים שימוש במונח תחרות בין-לאומית או תחרות דרג א', והיא המקבילה של אליפות אירופה, אליפות עולם. משחקי אליפות זה טעות שנפלה בנוסח כשפורסם חוק מכון וינגייט. זה צריך להיות אליפות אירופה. לכן אין צורך להשתמש במילה תחרות אליפות אירופה. כשאנחנו מדברים בנוסח על אליפות עולם, אליפות אירופה ומשחקי העולם, אלה תחרויות שידוע וברור מה הן? יש פרסום שלהן. משחקי העולם זה כמו להגיד המשחקים האולימפיים, פשוט לענפים לא אולימפיים. אין פה עניין של יכול להיות בלבול או להכיר פתאום במשחקים אחרים,

כפי שאמרתי, אלה משחקים שקורים אחת לארבע שנים עבור הענפים שאינם אולימפיים. זה בצורה חד-משמעית מאוד ברור מה זה משחקי העולם. אליפות עולם ואליפות אירופה צריכות להיות מוכרות על-ידי הארגונים הבין-לאומיים. הם מגדירים מה זה אליפות עולם. הם קובעים אותם, מפרסמים אותם במסגרת התוכניות שלהם לאותה שנה, מהם אליפויות אירופה ואליפויות עולם. יש שוני. יש ענפים שיש להם יותר מאליפות אחת, ויש ענפים שבהם מתקיימת אליפות אחת לשנתיים, יש כאלה שמתקיימת כל שנה. יש שוני ביניהם אבל יש אליפות עולם ויש אליפות אירופה, והארגונים הבין-לאומיים הם אלה שמכירים בהם, להבדיל מאליפות ישראל, שזה משהו שנמצא פה בארץ ועל זה אף אחד לא דיבר. אני רוצה להמשיך עם הנוסח.

אליפות מוכרת אמרנו: במסגרת המשחקים האולימפיים, המשחקים הפאראלימפיים, משחקי העולם, אליפות עולם, אליפות אירופה או אליפות מוכרת אנחנו משאירים?

לפי העניין. בעד זכייה בתחרות כאמור. לעניין פסקה זו אליפות מוכרת אליפות חלופית שהוכרה על-ידי משרד התרבות והספורט בהתייעצות עם היחידה לספורט הישגי או תחרותי. גם כאן עפרה, היחידה לספורט תחרותי או הישגי כך היא מוגדרת? כן. הייתי רושמת: לפי העניין, כי בענפים אולימפיים זה היחידה לספורט הישגי, ובענפים שאינם אולימפיים זה היחידה לספורט תחרותי.

2. תחילה ותחולה. תחילתו של חוק זה ביום י"ז בטבת התשפ"א, 1 בינואר 2021, והוא יחול לעניין הכנסה שהתקבלה בגין זכייה בתחרות כאמור בסעיף 9.31 לפקודת מס הכנסה כנוסחו בחוק זה, שהתקיימה מאותו מועד ואילך. המשמעות היא שהתחילה תהיה 1.1.21, התחילה היא רטרואקטיבית, וזה יחול לגבי כל הכנסה שהתקבלה בגין זכייה שהיתה לפי כל מה שהגדרנו פה. למשל, לינוי אשראם שקיבלה מדליית זהב בהתעמלות וקיבלה מענק על הזכייה שלה במקום הראשון והיתה צריכה לשלם את המס המענק שלה לא היה פטור ממס, לכאורה אם החוק נכנס לתוקף רטרואקטיבי, היא תהיה פטורה מאותו מס ששילמה. איך יישומית יעשו את זה - זאת שאלה שרשות המיסים אולי תענה עליה, אבל זו המהות. אם- - - זכה במדליה אולימפית, היה צריך לשלם מס השאלה היא שהוא לא יצטרך לשלם. הם כבר קיבלו את הכסף? רשות המיסים, היא גם יודעת להחזיר. לא לוקח כמובן מאליו שהם יודעים להחזיר כסף. רשות המיסים יודעת להחזיר כסף.

יצטרכו להגיש בקשה להחזר? מניח שכן. אף אחד לא יאתר אותם. זה חמישה אנשים. אנחנו נעזור לרשות המיסים לאתר אותם. אז מי שקיבל, יקבל את ההחזר? כן, מ-1.1.21, שנה אחורה.

שני דברים שאני רוצה שנקבל את הרשימות שביקשנו, של כל הענפים מה נכלל, מה לא נכלל. שנדע על מה אנחנו מדברים. יש לי עוד בקשה למשרד התרבות והספורט ולוועד האולימפי. אני מאוד מקווה שזה לא יהיה תמריץ להוריד את הסכום שהם מקבלים, כי עכשיו יקבלו עוד 35%. ממש לא. אנחנו חייבים לעקוב אחרי זה. שהסכומים יישארו איך שהם, שלא תחשבו להוריד, כי זה כסף שמגיע להם. אנחנו עושים את זה כדי שיקבלו יותר. אתם רוצים להגדיל זה בכיף, אבל שלא ייפגע ולא יירד להם. לשאלה הראשונה - אתה רוצה את רשימת כל הענפים? שלחנו לוועדה את רשימת כל הענפים האולימפיים ושאינם אולימפיים.

נעביר לכם. מכיוון שאנחנו מכניסים את זה 21', אם אפשר לקבל את רשימת הספורטאים שזכו באליפויות אירופה, אליפויות עולם גם

כל הספורטאים שזכו ב-21' - נשמח לקבל את הרשימה. חנן, שלחתם את זה ליועצת המשפטית של הוועדה. תעבירו את זה בבקשה למזכירות הוועדה כדי שזה יוכל להגיע לחברי הכנסת. גם את הרשימה של מי שזכה ב-21', שנדע מי זכה. נשלח לכם את כל הרשימה. אני רוצה להצביע על הנוסח. המשרד גם בשמחה ישלח את רשימת השמות של הספורטאים לשנת 2021 כפי שנתבקש. בכמה מדובר? אני לא רוצה לומר מהזיכרון. אנחנו מעלים להצבעה את הנוסח של החוק שכולל בתוכו

הגשתי הסתייגויות. אני רוצה להוריד אותן. הסתייגות דיבור. הסתייגות אחת לכל חבר מימינה,

ליכוד וציונות דתית. חשוב לי לסכם. קודם כל, הצעת החוק הזו היא ממשלתית אבל הצטרפו אליה הרבה מאוד חברי כנסת חברי הכנסת יוסי שיין, יריב לוין, אופיר כץ, סימון דוידסון. הם היו היוזמים של הצעות החוק הפרטיות שמוזגו להצעת חוק אחת. כרגע אנו מצביעים על נוסח שכולל בתוכו זוכים במקום ראשון, שני ושלישי גם את הזוכים האולימפיים, גם פאראלימפיים, גם ענפים שאינם אולימפיים וגם הזוכים בתחרויות אליפויות אירופה ואליפויות עולם. אני חושב שזה צעד מאוד חשוב כדי שסוף-סוף מדינת ישראל תוקיר את ההשקעה של אותם אלה שמשקיעים את כל החיים שלהם כדי להגיע להישגים המופלאים האלה, מייצגים את מדינת ישראל, ובסופו של דבר עומדים על הפודיום מתחת לדגל מדינת ישראל בצבעי כחול לבן וזה הדבר הקטן שאנו יכולים לעשות עבורם. אני מאוד מקווה שההצבעה תהיה פה אחד לא רק פה אלא גם במליאה, ונעביר את החוק הזה בקריאה שנייה ושלישית מהר ככל הניתן. זו בשורה גדולה לכל אלה שעושים כבוד גדול למדינה, לכן זו התחלה נהדרת בספורט ונעשה זאת בתחומים נוספים. אם כך הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה- - - יש פה עוד עניין מבחינת מדובר בבוגרים או לא בבוגרים? לדעתי היה ברור לכולם שמדובר בבוגרים שאף אחד לא נתן את הדעת שיש גם עבור לא בוגרים. משחקים אולימפיים ברור שקל לנו במשחקי עולם, אבל יש אליפויות לנוער. השאלה אם זה משהו שאנחנו צריכים להבהיר אותו ברמת הנוסח. אחרת המשמעות של הנוסח שיש לך אליפויות אירופה ועולם שתיתני גם לא לבוגרים, ואף אחד לא כיוון לשם. זה ברור מהנוסח? צריך לעשות הבחנה כי משחקים אולימפיים,

אבל ברגע שהוספנו אליפויות עולם ואליפויות אירופה ואליפות מוכרת, בשלושת אלה צריך לחדד שמדובר רק על בוגרים, כי בהם יש גם אליפויות נוער ואף אחד לא התכוון לפתוח, בטח לא בממשלתית, את המענקים גם בסוגיה הזו.

אולי: אליפויות עולם, אליפויות אירופה או אליפות מוכרת לפי העניין לבוגרים בעד זכייה של בוגר. אחשוב על נוסח. זה לא של בוגר. יש רבים מהזוכים שהם בני 12, 14. לכן המונח- - - יש כאלה שנמצאים והם על הקצה. יכולים להיות בני 17 שיתחרו בבוגרים אבל לא בני 12. הכוונה היא בכל מקרה שהאליפות עצמה היא אליפות בוגרים. צריך לומר שהתחרות היא לבוגרים. כשאתם קוראים את חוק מכון וינגייט ששם יש הגדרה של תחרות בין-לאומית רשמית וכתוב בה במפורש שתחרות בין-לאומית רשמית היא אחת מאלה משחקים אולימפיים,

משחקי אליפות אירופה, אליפות שחמט או תחרות בין-לאומית וכו'- - - שם זה לא רק בוגרים. יש מקום אחר בחקיקה שיש הבחנה בין בוגרים לצעירים או התייחסות לזה?

יש את זה רק במבחני תמיכה, ואז אנחנו עושים את זה בקטגוריה נפרדת - משחקים אולימפיים, משחקי עולם, משחקים פאראלימפיים, ובקטגוריה נפרדת אנחנו עושים אליפויות אירופה ועולם לבוגרים. אפשר לרשום: וכן, אחרי המשחקים הפאראלימפיים ואז יש לך משחקי העולם, ואז אולי נעשה פה: וכן עבור אליפויות עולם ואליפויות אירופה או אליפות מוכרת לפי העניין לבוגרים בעד זכייה בתחרות כאמור, כדי שיהיה ברור שאף אחד לא מדבר על זה במשחקים אולימפיים אין צורך לומר בוגרים. כשאנחנו מדברים על אליפויות כן חשוב לומר בוגרים, לכן הייתי עושה את ההבחנה. כלומר אחרי משחקים פאראלימפיים ומשחקי העולם, הייתי רושמת: וכן עבור אליפויות עולם, אליפויות אירופה או אליפות מוכרת לפי העניין לבוגרים בעד זכייה בתחרות כאמור ואז ברור שיש הבחנה. ב"וכן" את עושה את ההבחנה בין משחקי העולם והמשחקים האולימפיים והפאראלימפיים לבין היתר, ששם את מחדדת שזה רק לבוגרים. אחרת הפתח פה מטורף וזו לא היתה הכוונה. אחרי החידוד הזה נעלה את הצעת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 259) (פטור ממס על מענק לזוכה בתחרות במסגרת המשחקים האולימפיים או הפאראלימפיים). השם יהפוך להיות הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 259),

מי בעד? מי נגד?

הצעת החוק התקבלה פה אחד בוועדה, והיא מוכנה לשולחן הכנסת לקראת קריאה שנייה ושלישית.

בתחילת הדיון הזה הסברתי על המצוקה הגדולה במשך המון שנים של הספורט הישראלי שזה התקציב. זה אחד הדברים שיש קונצנזוס בכנסת ישראל. כולם אוהבים ספורט, כולם רוצים שהילדים שלנו יעסקו בספורט. רוצים שגם בחברה הערבית יעסקו בספורט, בפריפריה. רוצים שיהיו מתקנים לילדים ששלנו. אני מבקש מהאנשים החשובים בוועדת הכספים בראשות אלכס קושניר אני יודע שאתה מאוד אוהב ספורט, והיית ספורטאי בעצמך - הנושא של תקציב המדינה והתקציב שהולך לספורטאים הוא בדיחה עצובה. רק 260 מיליון שקל מגיעים בסוף לאגודות ואיגודים. זה סכום מביך. עליכם בתקציב הבא ביחד עם דחיפה של חברי הכנסת להגדיל משמעותית את התקציב למען הספורט הישראלי. אני מבקש ומודה לכולם על הרצון גם קואליציה וגם אופוזיציה, לעזור לספורטאים ולהקל עליהם את הנושא.

ליושב-הראש, שלקח את הפיקוד על כל הדבר הזה וגם הרחיב. כולנו רוצים להרחיב לספורטאים ולאלופי עולם, שמביאים כבוד, יוצרים תרבות חדשה ברמה הזאת ונותנים עידוד לתופעה שהיא כל כך חשובה בחברה הישראלית, וזה איתות למצוינות בחברה הישראלית, ואנחנו שמחים שההחלטה הזאת מתקבלת עם כל הגורמים בבית.

אני מבקשת שתהיה קצת הוגנות גם פה. יושבים פה חברים אני מדברת בשמי, שמלכתחילה רציתי לדבר ולהעלות את הסוגיה של החברה הערבית, ויש לי גם ראייה לדברים אחרים בנושא הזה שגם צריך לתת להם ולא רק לבוגרים, ולא מתאפשר פשוט מאוד בסוף הדיון. בסופו של דבר אני מברכת על המהלך, מקווה ומצפה שאנחנו ניקח בחשבון גם את האחרים, כי מי שמגיע לאליפות עובר ומשקיע רבות במשך החיים וההורים שלו משקיעים רבות, לכן יש להתחשב גם בנקודה הזאת. רק ביקשתי מעופרה להבהיר, לגבי ההבחנה בין הצעירים לבוגרים. שנייה. חבר הכנסת בליאק.

אני רוצה להודות גם לך ולכל חברי הכנסת שתמכו בהצעה החשובה הזאת. סוף-סוף בכנסת הזאת יש מחויבות גדולה לנושא של הספורט הישראלי, ואני בטוח שגם בתקציב הבא נביא בשורה אני מסכים איתך סימון, נעבוד על זה ונביא בשורה גדולה. אופיר כץ. אדוני היושב-ראש, אני רוצה לברך אותך על קידום הנושא מרגע שעבר במליאה בצורה מקצועית,

הקשבת גם לנו חברי הכנסת, והכנסנו שינויים שלא היו במקור, גם בחוק שלי, גם בזה הממשלתי. שמענו את הגופים המעורבים ורלוונטיים והכנסנו את השינויים שעושים דבר וטוב ונכון למען הספורטאים בישראל. כפי שאמרתי בדיון הראשון, כולנו גאים שאנו רואים את דגל ישראל ושומעים את ההמנון, לאלה שמביאים לנו את המקום הראשון זה מצד אחד. מצד שני, עד עכשיו היינו לוקחים להם כסף שעבדו עליו במשך שנים, השקיעו ממרצם, מכספם, ולצערי יש אלה שאין להם האפשרות ונושרים באמצע. אנחנו עושים סוף לדבר הזה. אז ביחד עם זה שאנחנו גאים בהם ושמחים על זה שהם מייצגים את מדינת ישראל בכבוד רב, אנחנו אומרים להם: הפרס שאתם מקבלים בזכות ההשקעה, בזכות ההתמדה, בזכות הכבוד שאתם עושים למדינת ישראל, אנחנו מפסיקים לקחת מהיד השנייה, והפרס שתקבלו יהיה שלכם ורק שלכם כי זה מגיע לכם. תודה לכל חברי הכנסת שהיו שותפים. גם תודה לשר האוצר שהעלה את זה לממשלת ישראל, הביא את ההצעה הזאת כהצעה ממשלתית וראוי לכל השבח שקידם את זה כהצעה ממשלתית, תודה רבה לשר האוצר אביגדור ליברמן בעסק הזה.

מבטיחים ועושים. שלומית. ההערה של ההבחנה בין הצעירים לבוגרים עלתה ממשרד התרבות והספורט. ביקשתי מעפרה להתייחס ולהסביר למה נדרשת ההבחנה הזאת. ספורטאים בוגרים הם ספורטאים שכל יום זה מה שהם עוסקים, הם עוסקים רק בעולם הספורט. הם מתקיימים ממלגות קיום. אין להם זמן לעסוק בעבודה אחרת. הם מתקיימים אך ורק מהפעילות שלהם בספורט. היום חלק מהם, למשל אם מדברים על ענפים אישיים, זה לא אנשים שמקבלים שכר מבעלים. זה לא כמו בקבוצת כדורגל שהשחקנים מקבלים שם שכר. הם חיים ממלגות הקיום ובמקרה הטוב מספונסרים שיש להם. לכן כשקיבלנו לפטור אותם כשהם כבר מגיעים למקום שנמצאים על הפודיום, במקומות הגבוהים ביותר, לתת להם את המענק במלואו להבדיל מנוער שזה לא המצב שלהם הם נמצאים בתחום הלמידה, הם לא מתפרנסים מכך. נכון שהם צריכים לקבל תמיכה מקצועית וכלכלית, ולכן יש לנו מבחני תמיכה ואנחנו תומכים, וגם מלגות בגילאים מסוימים יש מלגות אבל זה לא מלגת קיום. זה מלגת סיוע. זה כדי להקל על ההורים. זה לא אותה פוזיציה, כשאתה מדבר על מענק של ספורטאי שזה כל עיסוקו, מהבוקר עד הערב הוא חי ונושם את הספורט ואין לו יכולת לממן עצמו משום מקור אחר. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 12:45.